אני פותח את הישיבה בנושא: הצעת צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד

מונחים לפתחה של הוועדה שני צווים: אחד בנושא קביעת תשלומים ונכסים ואחד בנושא עיבוד יהלומים. מכוח סעיף 164 לפקודת מס הכנסה חלה חובת ניכוי מס במקור על המשלם תשלום. מכוח הפקודה, הצווים והתקנות, נקבעה אוכלוסייה מסוימת בנושא שירותים ונכסים, וגם המדינה בתוך האוכלוסייה הזאת, שחייבת לנכות מס במקור בעת התשלום.

ברגע שעושים עסקה עם גוף אחר, חלק מהתשלום מועבר ישירות לקופה של המדינה. שני הצווים שברשותכם, גם שירותים ונכסים וגם עיבוד יהלומים, קובעים - - - סליחה.

יצאת קודם. ביקשנו שתתקן את הבקשה בפרק זמן, בשם השופט. אני חוזר על הבקשה שלי: תגידי לממונים עלייך שיש פה רצון עז מכל חברי הוועדה לנושא של ארגוני הנוער ותנועות הנוער. העליתי את הבקשה שלכם, והתשובה שלי עדיין בתוקף. אעדכן אתכם. סליחה, ברוך.

אמרנו שמכוח הצו נקבע רף מסוים, שרק מעבר אליו ומעלה חלה חובת ניכוי מס במקור. הצו שעומד בפניכם מעדכן את סכום המחזור בהתאם לשינוי שיעור המדד, מה שאומר שכרגע, בהתאם למחזור המעודכן, פחות אנשים יהיו מחויבים לנכות מס במקור או פחות גופים. הצו מתבסס על מדד שמחושב בין חודש אוגוסט 2019 לחודש אוגוסט 2018. השינויים הם מאוד מינוריים וזה שומר על שקילות של המחזור, אין בזה מעבר לזה. אזכיר שהצו הוא הטבה, כי מכוח החוק כולם חייבים לנכות במקור, והצו הזה פוטר אוכלוסייה מסוימת, שזה בדרך כלל עסקים קטנים ובינוניים. תודה. שלומית, בבקשה. בהתחלה הצו פורסם לגבי שנת 2018 בלבד, ואז הבאתם תיקון והוספתם,

את השנים 2016 2017 בשני הצווים, גם ביהלומים וגם בהכנסה. לגבי שנת 2016, הוועדה אישרה ב-16 בינואר את הסכומים לגבי 2016, והבנו שהם לא פורסמו ברשומות למרות שהוועדה אישרה אותם. מה קרה?

בדרך כלל אנחנו מביאים את הצווים בדצמבר כדי לאשר אותם לקראת השנה הבאה. היו שני דיונים בינואר, על אחד מהם הוגשה רביזיה. הצווים אושרו פה ב-16 והועברו למשרד האוצר לחתימה של השר, והם לא נחתמו על ידי השר, ולכן אנחנו מביאים שוב לאישור הוועדה. בכל מקרה, אציין שהסכומים האלה מפורסמים לציבור גם באמצעות אתר האינטרנט, גם באמצעות מידע למעסיקים, גם באמצעות מידע למייצגים ואנחנו מציינים שהסכומים האלה כפופים לאישורה של ועדת הכספים. התחילה היא בשנת 2018. אתה אומר שהסכומים האלה פורסמו כמו שהם מופיעים כאן. הסכומים פורסמו כמו שהם מופיעים כאן, בכפוף לכך שאנחנו מציינים שזה כפוף לאישור הוועדה ופרסום ברשומות, בוודאי.

אם תסתכלי שנים קדימה תראי שהסכומים לא השתנו. מכיוון שזה אושר בוועדה אבל לא פורסם ברשומות - - - נכון. לא נחתם ולא פורסם. לא נחתם, ולא פורסם ברשומות כתוצאה מכך. שנת 2016 - התחילה לגבי זה היתה בשנת 2018. מה לקחתם בחשבון? את הסכומים שהובאו לוועדה. זאת אומרת, לא נוצר פער. לא לא, לא נוצר שום פער. בדרך כלל בדצמבר אנחנו כבר מעדכנים מראש, עוד לפני שיש דיון, שאלה הסכומים לשנה הבאה, וזה כפוף לאישור הוועדה והליך כל הפרסום ברשומות. אם תסתכלי על השנים הקודמות זה לא השתנה כמעט. לגבי 2017 ב-24 בדצמבר 2018 התקבלה בוועדה בקשה לקבוע את הסכומים. לא כללתם אותם פה במקור.

כי זה כבר הונח לפתחה של הוועדה. אחרי זה התייעצנו עם משרד המשפטים וכמובן עם הייעוץ המשפטי, ואז הבאנו נוסח כולל. אבל זה לא עלה לדיון בכלל. תתחיל לקרוא את הצו של יהלומים כהכנסה. צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) (תיקון),

2019; בתוקף סמכותי לפי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת אני 1. תיקוןבתוספת לצו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה), התשנ"ג-1992, בסופה יבוא: שנת המס המחזור בשקלים חדשים 201616,900,000 201717,100,000 201817,200,000 2. תחילהתחילתו של התיקון לתוספת, (1) לגבי שנת המס 2016, ביום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018), והוא יחול על דוחות שיש להגיש לפי הפקודה לשנת המס 2018 או לאחריה; למה "לאחריה"? שנת המס 2018. לשנת 2018, רק בסוף נכניס "לאחריה". זאת אומרת, הכי עדכני. רגע, תיכף נגיע "לאחריה".

"תחילתו של התיקון לתוספת לגבי שנת המס 2017 ביום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019). הוא יחול על דוחות שיש להגיש לפי הפקודה לשנת המס 2019." עכשיו בהתאמה, לגבי שנת המס 2018 נכניס פה גם סעיף שמתייחס לכך שלגבי שנת המס 2018 התחילה תהיה ביום 1 בינואר 2020. זה ד' בטבת התש"ף. והוא יחול על דוחות שיש להגיש לפי הפקודה לשנת המס 2020 ואילך.

אפשר להצביע על זה?

צו מס הכנסה ( (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר יהלומים כהכנסה) (תיקון),

2019. מי בעד אישור הצו? מי נגד?

הצו השני. הצו השני, אמרנו שהוא באותו נושא. צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה)(תיקון), התש״ף - 2019 בתוקף סמכותי לפי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: תיקון תוספת א' 1. בתוספת א׳ לצו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או תוספת א׳נכסים כהכנסה), התשל״ז - 1977- (להלן - הצו העיקרי), בסופה יבוא: השנה המחזור בשקלים חדשים 2016 5,200,000 2017 5,300,000 2018 5,300,000 תיקון תוספת ב' 2. בתוספת ב' לצו העיקרי, בסופה יבוא: השנה המחזור בשקלים חדשים 2016 1,030,000 2017 1,040,000 2018 1,050,000 תיקון תוספת ג' 3. בתוספת ג' לצו העיקרי, בסופה יבוא: השנה המחזור בשקלים חדשים 2016 3,200,000 2017 3,300,000 2018 3,300,000 תחילה ותחולה4. תחילתו של התיקון לתוספת לגבי שנת המס 2016, ביום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018), והוא יחול על דוחות שיש להגיש לפי הפקודה לשנת המס 2018. תחילתו של התיקון לתוספת, לגבי שנת המס 2017, ביום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019), והוא יחול על דוחות שיש להגיש לפי הפקודה לשנת המס 2019. וגם כאן נכניס תיקון מתאים לגבי שנת המס 2018. אכן, בדומה לצו הקודם. "לגבי שנת המס 2018, ביום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020), והוא יחול על דוחות שיש להגיש לפי הפקודה לשנת המס 2020 ואילך." צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) (תיקון),

2019, כפי שהוקרא. מי בעד אישור הצו? מי נגד? מי נמנע?

אני עושה עכשיו הפסקה. נצביע על הרביזיה על העמותה אניה

ומיד אחרי זה נחזור לנושא של תקציב ועדת הבחירות.